שלום לכולם.

י"ח באב תשפ"א, 27 ביולי 2021. אני מתחיל בסעיף ג' שעל סדר היום וזה בקשת הממשלה להקדמת דיון בהצעת חוק לקידום